אנחנו עוברים לסעיף השני בסדר היום, להצעת תקנות מס הכנסה (כללים לחישוב המס בשל החזקה ומכירה של יחידות השתתפות בשותפות לחיפושי נפט). לפני שאנחנו ניתן לרשות המסים להסביר, הצעה לסדר, נירה שפק,

כן. אני שמחה לראות את רשות המסים פה, כנראה הנושא של הדיון הזה מעניין אותם אז הם טרחו להגיע ואני מאוד אשמח לדעת למה כשמדובר בתושבי עוטף עזה שצריכים לקבל פיצויים על מבצע 'שומר החומות' אתם לא טורחים בכלל להגיע לכאן ולא מכבדים את האזרחים בנוכחותכם. למה אחרי חודשיים וחצי מאז מבצע 'שומר החומות' אף אחד לא טרח לבדוק, אני נגד לקרוא לאנשים שמשרתים בשם המדינה את האזרחים בשם פקידים, אני חושבת שזה אנשי מקצוע, אבל החובה היא הדדית, אם מישהו מכונה איש מקצוע ונותן שירות הוא צריך להצדיק את התואר שניתן לו. אני רוצה לקבל הסבר מדוע בדיון הקודם שדן בפיצויים לא היו נוכחים כאן הנציגים שטרחו ומצאו זמן להגיע לכאן, זאת אומרת הם היו על הדרך, הם היו צריכים להגיע רק שעה קודם. זאת השאלה שלי. כן, אבל רשות המסים לא הייתה קשורה לדיון הקודם. אני ביקשתי גם אותם. אני מצטערת, אני ביקשתי גם אותם. ואתה יודע מה? מכיוון שהם היו כאן בדיון שגפני העלה את זה הוא נתן להם לבדוק את הנושא והם אפילו לא טרחו להחזיר תשובה. קראתי את הפרוטוקול, לא התקבלה תשובה, זה אומר שאנחנו מסכמים דברים ולא לוקחים אותנו ברצינות. והאמירה היא לא רק אליהם, לכל מי שבזום ובלא יודעת מה. נירה, מה שהיה לא מה שיהיה. הם יבואו לפה וייתנו תשובות ויהיו אנשי מקצוע כמו שצריך,

לא צריך לכבד אותנו, צריך לכבד את מי שבחר בנו. לגמרי, תודה. אדוני היושב ראש, האמת שרציתי לדבר על זה אתמול, אבל אתמול לא היו הצעות לסדר, אז אני רוצה קודם כל לברך את הספורטאים שלנו על ההישגים שלהם במשחקים האולימפיים בטוקיו, קודם כל את ארטיום דולגופיאט, שזכה בזהב אולימפי היסטורי בהתעמלות קרקע. אני ער לשיח שהתעורר מיד לגבי גובה המענק והמיסוי, ואני גם יודע שהוגשה הצעת חוק לפטור את המענק מתשלום מס ואני לא חושב שזו הדרך הנכונה. מה הדרך הנכונה? להגדיל את המענקים. אני חושב שלהבדיל ממצבי חירום שדיברנו עליהם בדיון הקודם, אין לנו הרבה אלופים אולימפיים, לצערנו הרב, אולי זה ישתנה בעתיד, אבל בינתיים אין הרבה והמענק שהוועד האולימפי מציע היום זה חצי מיליון שקלים, בעיניי זה מענק

וחייבים להגדיל אותו ואני פונה גם למשרד האוצר וגם למשרד התרבות והספורט לטפל בנושא הזה. אני גם מתכוון יחד עם חבר הכנסת סימון דוידסון להעלות את הנושא גם במהלך דיוני התקציב. אגב, רק שתדע שלוקחים על זה מס 35%. כן,

סליחה, לא שמתי לב.

רק שאני חושב שלפטור את המענק זו לא הדרך הנכונה ולא הדרך הנכונה כלכלית בעיקר, אבל להגדיל את המענק בהחלט. חבר הכנסת אזולאי.

קודם כל אני מצטרף למה שנירה אמרה, אני לא רוצה להרחיב בזה כי אני יודע לתת לה את התשובות למה הם לא מגיעים, נשאיר את זה, אבל השבוע ביום שבת רוססו צלבי קרס על בית כנסת בבני ברק, בית כנסת ישראל צעירים זה נקרא ואני חושב שזה עליית מדרגה בסיפור הזה של עוד איזה שנאה. שמענו גינויים, אבל אני קורא למשטרה לעשות הכול. אגב, חברי יושב ראש ועדת הכספים, אני חושב שמהמפלגה שלך שכחו לגנות את זה, אני חושב שזה דבר שאסור שיהיה בשום מקום ולא משנה מה, כולנו נגד צלבי הקרס האלה והייתי אומר אפילו שגם אם שכחו לגנות, אני מאמין שזה לא במכוון, אפילו שאתה כיושב ראש ועדת הכספים תגנה את המקרה הזה.

לא משנה איפה צלב הקרס נמצא, אסור שיהיה בשום מקום, לא משנה אם זה מקום דתי, מקום לא דתי,

הדבר הזה אסור שיקרה. ועוד אחר כך פיזרו שם כל מיני תמונות, לא קשור, לא נמצא במקום הזה, צריך לגנות, צריך לתפוס את אותם אלה שעשו, יש צילומים שלהם, של הרכב כנראה שהיה שם והמשטרה צריכה לשים את היד במיידי ולהענישם במלוא חומרת העונש כדי שלא יקרה דבר כזה במדינת ישראל,

כי זה נקרא מקרה אנטישמי, לא משהו אחר. קודם כל אני שמח שאתה מעלה את זה,

ואני מצטרף אליך ומגנה בכל תוקף את העבירה הזאת, זה פשוט פשע, ואתה צודק, זה פשע אנטישמי ובכלל השחתה של מוסדות דת זה - - - זה בכלל, עצם המעשה הזה, לעשות אותו.

ואני מצטרף אליך ויחד איתך קורא למשטרת ישראל למצות את הדין עם מי שעשה את זה,

כפי שאמרת, שיש צילומים, אז זה רק עניין של תשומה חקירתית וניהולית כדי לתפוס את הפושעים האלה. תודה. אני כמובן מצטרף לאמירות בכל מה שקשור לצוות המקצועי, עם כל הכבוד צריך לכבד את הוועדה הזו, הוועדה הזו היא בעצם שליחת הציבור, זה נושא אחד. נושא שני שאני רוצה להעלות פה בשתי דקות, אדוני היושב ראש, ואני אעלה אותו מן הסתם בימים הקרובים יותר, זה נושא של כביש הערבה. לצערנו שוב ראינו בשבוע שעבר את הריטואל הטרגי שהוא עובר כמעט מדי שבוע, שעל כביש הערבה יש תאונות קטלניות. בשבוע שעבר הייתה תאונה קטלנית רבת נפגעים. אני נוסע על הכביש הזה כל שבוע ואני,

נתקל בתאונות הללו בכל שבוע ולא עולה על הדעת שהכביש הזה לא ייכנס סוף סוף לתוכנית החומש של משרד התחבורה. לא עוד טיפולים נקודתיים, כי ראינו - - - כמה קילומטר נשאר? נשאר 111 קילומטר מהקילומטר ה-60, אם תרצה, עד צומת הערבה. בתוכנית חומש זה אירוע לא מסובך. השיקול של אותם גורמי אומר שאומרים שהנושא הוא לא כלכלי, ברור שהוא לא יהיה כלכלי, אנשים לא רוצים לנסוע שם. אתם בוחנים את זה לפי פעימות של מכוניות, זה פשוט לא הגיוני, ועוד כל מיני שיקולים שתופסים את המקל משני קצותיו,

לכן צריך אחת ולתמיד, הכביש הזה הוא בעל חשיבות אסטרטגית, הוא עורק כמעט יחיד שיש לעיר התיירות, עורק שמחבר אותנו למצרים, הוא כביש בינלאומי, ואני בטוח שאני אקבל את התמיכה גם של חבריי לוועדת הכספים, לקחת את הכביש הזה לתוכנית חומש, בטווח של חמש שנים, אנחנו בפילוח של ארבעה-חמישה פלחים, שדרך אגב כבר יש להם תכנון מסודר, על פי מה שאומר נסים פרץ, מנכ"ל חברת נתיבי ישראל, כך שאין שום בעיה לשים את זה היום על סדר היום ולתת - - - מה העלות של זה,

מדברים על כל פלח, כל פלח בין כ-250-200 מיליון שקל ואלה פחות או יותר העלויות. כמה סך הכול? זה מיליארד שקל. כן, כמיליארד שקל, אם אנחנו מחלקים את זה לחמש שנים. והאוצר אמר שזה לא כלכלי? כן. אז אולי שהאוצר ייכנס לדיון עם חברות הביטוח, אולי להם זה כלכלי,

כי כל יום יש שם הרוגים, יכול להיות שהם עוד יבואו וידרשו זה לא אמור לקרות דבר כזה, יש הרוגים כל יום.

זה אירוע שמוזנח הרבה מאוד שנים.

צריך לזכור, אדוני היושב ראש, סגרו את שדה דב, תנועת המכוניות היא תנועת מכוניות שאין ברירה, זו הדרך. אנחנו יודעים מה קורה שם, אני נוסע שם, אני רואה את הדברים, זה פשוט בלתי אפשרי, זה ממש להגיד לאנשים: אתם הולכים פה לאירוע מסוכן. תוסיף על כך שזו נקודה לחבר אותנו לעיר תיירות כמו אילת, אז אין שום סיבה בעולם לא להכניס את זה ולדעתי זה עומד בעדיפות עליונה, לפני הרבה מאוד כבישים חשובים שמטפלים בהם עכשיו. אני מקווה שכשנתחיל לדון בחוק ההסדרים ובחוק התקציב אנחנו נזמן לפה שרים כדי שיספרו לנו על התוכניות שלהם. למען הגילוי הנאות אני נפגש היום עם שרת התחבורה, ברור שזה הנושא, דיברתי עם שר האוצר, דיברתי עם כל הגורמים, אני כמובן אומר את זה כדי לקבל את התמיכה של הוועדה. אני מאוד מקווה שהאירוע הזה ייפתר באמת והכביש הזה יתוקן ויסודר כפי שצריך. עוד חברי כנסת? כן, רשות המסים, בבקשה. אני אתחיל וחבריי יצטרפו עם הפרטים בהמשך. שותפויות הגז, כידוע, הן ישויות שקופות לצרכי מס, זאת אומרת שלא חל עליהן המיסוי הכפול של מס חברות ודיבידנד, אלא הן מתחייבות במס לפי המס שחל על השותפים. יש תקנות מ-1988 שתיקון שלהם הובא כאן לדיון שמסדירות את הדרך לחשב את רווח ההון ששותף כשהוא מוכר את יחידות ההשתתפות, כשהוא מממש אותן, בעצם מקביל למצב שבעל מניות מוכר מניות. הכללים הם כללים ייחודיים כיוון שבשותפות צריך להביא בחשבון הפסדים שהשותף משך ומשיכות שונות שהיו לו כדי לחשב את רווח ההון הנכון. התקנות האלה פקעו באמצע 2015 ובתיקון הזה אנחנו מציעים שני דברים, האחד זה לחדש אותן רטרואקטיבית, מאמצע 2015 עד היום ללא שינוי, ובשלב הבא, החל מעוד שנה, להפוך את הישויות האלה לישויות סגורות, להחיל עליהן מס חברות ודיבידנד, להתייחס אליהם כמו כל חברה אחרת. זה פותר בעיות גם לנו בתפעול של הגבייה וגם להם זה מפשט, אנחנו מעוניינים שחבר הבורסה ינהג במימוש היחידות האלה בדיוק כפי שהוא נוהג במימוש מניות של כל בעל מניות כלפי כל חברה. כרגע יש תקלות עם הדבר הזה ואנחנו חושבים שזאת הדרך הנכונה להסדיר את זה. ישבנו גם עם השותפויות ועם הנציגים השונים אחרי שהפצנו תזכיר וזאת ההצעה שאנחנו מביאים. על ההחלה הרטרואקטיבית, אתה יכול להסביר למה חמש שנים לא עשיתם שום דבר? אני אציין קודם כל שלפחות בפעם הקודמת, או בפעמיים הקודמות, החידוש היה רטרואקטיבי, זה לא פעם ראשונה שאנחנו מביאים תיקון רטרואקטיבי. לא, אני מבין, השאלה היא למה. קודם כל התזכיר הופץ באוקטובר וגם לוועדה נשלח כמה פעמים.

אנחנו מדברים על 2015. אני יודע, אבל היינו בלי כנסת כמה שנים, היה לנו שר בניגוד עניינים מסוים. יש לנו את התקלה הזאת, שדיברתי עליה, שעבדנו מאוד קשה וחשבנו איך לפתור אותה, גם עם חברי הבורסה. בהתחלה חשבנו לפתור אותה בדרך תפעולית, אחרי זה חשבנו על דרכים שונות בחקיקה והדבר הזה הצריך זמן. זאת לא הדרך האידיאלית להביא תיקון רטרואקטיבי כזה, אבל בנסיבות הקיימות עדיף תיקון כזה על פני לא לתקן בכלל, העולם בשנים האחרונות התנהל לפי התקנות האלה. אין דרך אחרת למסות שותפויות ומכירת יחידות השתתפות שלא בהתאם לתקנות האלה, אז זה לא שאנחנו מביאים פה רטרואקטיבית איזה הסדר חדש או משהו שונה או דרמטי, אלא בסך הכול אנחנו משמרים את המצב הקיים כמה שנים אחורה וכולם התנהלו בהתאם למצב הזה, זאת אומרת אף אחד לא הולך להיות מופתע, גם לא קיבלנו הערות מגורמים שונים שזה מעורר בעיה. זאת אומרת עד כמה שאני מבין את השינוי אז בעצם אתם הולכים לעשות שני שינויים, האחד זה באופן המיסוי של השותפויות, זאת אומרת מס חברות ודיבידנד, ושתיים, מס על רווח הון על יחידת השתתפות, נכון?

מס רווח הון על יחידת השתתפות זה תמיד יהיה, זאת אומרת העניין הוא - - - כלומר זה לא משתנה בעצם? לא, העניין הוא שאפשר להתייחס לזה כך, מס רווח ההון על מכירת יחידת ההשתתפות ימוסה באותה דרך שמניה נמכרת וממומשת. אוקיי, ומה היה המצב לפני שאתם מביאים את השינוי? זה בתפעול ואני אסביר. במצב הקיים היום כששותף מוכר יחידת השתתפות רווח ההון, אם למשל זה נקנה ב-100 ונמכר ב-200, אז רווח ההון הוא 100, זה מאוד פשוט, כך זה עובד לפי מניה, אבל ביחידת השתתפות זה קצת יותר מסובך. רק אם אתה יכול להגיד לנו בכמה אחוזים, ב-46% המס על היחידה הזאת? בכמה אחוזים? תן לנו הסבר קצת יותר. נתת את הכותרת, אם אנחנו נכנסים - - - רגע, אני מיד אשיב לשאלה שלך, אבל תחילה אני אסביר את ההבדל בין מניה ליחידת השתתפות. כשיחידת השתתפות נמכרת אז ברווח ההון לא בא בחשבון רק ה-100, ההפרש בין מחיר המכירה למחיר הרכישה, באים בחשבון גם הפסדים שהשותף משך.

לא ציינתי את זה, אבל הסיבה שהמיסוי כאן הוא שקוף זה כדי שהשותפויות, הם הרי הפסידו בשנים הראשונות והשותפים היו צריכים להעלות את ההפסדים האלה, השותפויות כבר לא מפסידות היום, הם עברו לרווחים, אז האטרקטיביות שבמבנה של שותפות כבר לא קיים.

אם יהיו שותפויות נפט עתידיות אז הן יהיו שקופות, לא יחול עליהן ההסדר החדש. אז כפי שאמרתי, במימוש יחידת השתתפות באים בחשבון ההפסדים ומשיכות של כספים שהשותף משך, שהמשיכות האלה צריכות להתווסף לרווח ההון. חבר הבורסה היום לא יודע לעשות את זה בצורה יעילה, לצרף את המשיכות האלה ולצרף את ההפסדים האלה, מה שיוצא שהציבור, מחזיקי יחידות ההשתתפות, צריכים להגיש דוחות בסוף השנה. אף אחד לא רוצה להגיש דוח בסוף השנה, רוצים שחברי הבורסה ינכו את המס והמטרה היא שזה יעבוד בצורה יותר יעילה ופשוטה. הבורסה היום לא מנכה במקור?

אבל היא לא יודעת להביא בחשבון את ההפסדים ואת המשיכות האלה שדיברתי עליהם. אז מי עושה את התחשיב הזה היום, איך זה עובד? זה עובד בצורה שהמחזיק צריך לדווח על זה.

אם שש שנים עכשיו שהיה ואף אחד לא אמר על זה כלום, כמו שאתה אומר, שש שנים אף אחד לא אמר כלום, אז אני לא צריך לעשות כלום. אם הבורסה עד עכשיו לא אמרה, כל מי שהיה התנהל מול הבורסה והכול בסדר,

הבורסה -- - אתה סותר את עצמך, מצד אחד אתה אומר שעד עכשיו זה התנהל בסדר ולכן אתה לא משנה שום דבר, מצד שני שואלת היועצת המשפטית, אז אתה אומר לה עד עכשיו הבורסה,

זה לא בדיוק התנהל ככה. למה כשאתה מסתכל על הצד שלך זה התנהל בסדר

מבחינת הבורסה זה אולי התנהל בסדר,

כלפי הציבור. אתה אומר שפתאום שם גם שם לא היו להם הערות.

אני אומר שהתפקיד של חברי הבורסה הוא תפקיד תפעולי, לנכות, לא מעניין אותם במיוחד אם זה מס אמת או לא אמת, יש את הכללים שהם עובדים לפיהם והם עושים את העבודה שלהם. בסופו של דבר המטרה היא גם לגבות את המס הנכון וגם להקל על מחזיקי יחידות ההשתתפות. ההסדר שאנחנו מביאים כאן לאישור - - - תפרט לנו את ההסדר,

הרי בהסדר הזה יש לך אחוזים, מה יש בשנות ההפסד כביכול, בשנות ההשקעה, ולאחר מכן. זה הדו שלבי שהם כתבו עליו. אני רוצה לשמוע מכם, הרי זה קופץ אחר כך ל-23%, יש יחיד, יש חברה. תן לנו הסבר, תפתח בפנינו את היריעה כדי שכולנו נבין את זה כמו שצריך ויש לנו גם כמה שאלות, אז אנחנו נשמח להבין את זה יותר טוב. אני אומר שוב, מחזיק יחידת ההשתתפות, אם - - - לא,

מה שהסברת, אתה סומך עליי שלפעמים אני מבין?

במקרה הזה הבנתי, אני שואל מעבר לכך, לא דיברת איתנו על אחוזים, לא דיברת איתנו על יחיד, לא דיברת איתנו על חברות,

יש פה דברי הסבר, תן לנו אותם,

יש לנו כמה שאלות. מס החברות? כן, תן לי את הכול. הרי אתם רוצים למסות את זה שלאחר שזה יתחיל להפיק את הרווחים כמה הוא ישלם? כמה אחוזים? כל אחד לפי שיעור המס שחל לגביו. אני אשמח טיפה לעשות סדר. מה התפקיד שלך ברשות המסים? אני הייתי מנהלת מחלקת מיסוי משאבי טבע בחטיבה המקצועית, לפני חודשיים מוניתי לפקידת שומה חיפה. זה יותר טוב או פחות טוב? מקווה שיותר טוב. אנחנו רוצים שתעלי. אז שיהיה לך בהצלחה. תודה רבה. אני רוצה שנייה אחת לעשות סדר קצר. יש שני סוגים של מיסוי של חבר בני אדם, יש את המיסוי הקלאסי שאנחנו מכירים, שזה מיסוי כחברה, שבעצם המשמעות היא שאני מגיעה בסופו של דבר למס שולי, אבל הוא קורה בשני שלבים, שלב ראשון החברה מתמסה והשלב השני, של המס הנוסף כדי לעלות עד מס שולי, קורה בעת חלוקת הדיבידנד. זה המקרה הקלאסי. זה 23 ו-30, נכון? שוב, שיעור חברות כל פעם מתעדכן, המס על דיבידנד כמובן גם משתנה, אם בעל מניות מהותי או לא מהותי, אבל זה אמור להגיע פלוס מינוס במקסימום ל - - - ל-46%. בדיוק, ומישהו שהוא לא בעל מניות מהותי אפילו פחות מזה. זה המיסוי הקלאסי שאנחנו מכירים. יש לנו את המיסוי של חבר בני אדם מסוג שותפות. חבר בני אדם מסוג שותפות בעצם רואים אותו כתאגיד שקוף, המשמעות היא שכל ההכנסה של אותו תאגיד עולה לשותפים המחזיקים והם מתמסים על חלקם באותה הכנסה, כאילו הם לא התאגדו בכלל כחבר בני אדם. המשמעות של זה שבעצם אותה הכנסה, נניח אם יש הכנסה עסקית, היא באופן אוטומטי מתמסה באותו מס מקסימלי ולכן מאחר שהיא כבר התמסתה באותו מס מקסימלי כשמושכים אותה אין מס נוסף, כי כבר הגענו למלוא המיסוי. זה מיסוי חד שלבי בשלב אחד עד הבית מול המיסוי הדו שלבי. באופן רגיל שותפויות שאנחנו מכירים קלאסיות הן שותפויות שהן לא נסחרות. בדרך כלל יש שותפויות, יש בהן מספר מוגבל של אנשים ולכן המנגנון הוא בר יישום. גם שם יש לנו בעיות, אבל זה לא לשולחן הזה. כשאנחנו מדברים על שותפויות נסחרות המנגנון הזה של להשקיף לכל מחזיק ומחזיק הוא דבר שהוא כמעט לא בר ביצוע, כי הרי השותפים שמחזיקים בשותפות משתנים תדיר, מדי יום כל הזמן אנשים מוכרים וקונים יחידות ולכן למעשה אותו מנגנון שקוף, אם רצו לשמור אותו היו צריכים לעשות לו התאמה מיוחדת לגוף הנסחר. כשאנחנו מדברים על שותפויות גז ונפט ההתאמה הייתה שבעצם לא הסתכלו על כל מחזיק בכל יום בשנה, אלא הסתכלו על רגע מסוים בשנה שהוא סוף יום המסחר ב-31 בדצמבר, צובעים שם מי מחזיק באותו יום ובעצם ההחזקות עולות אליו. מי שהחזיק במהלך השנה חלק מהתקופה הוא בכלל לא דיווח על כך? נכון. אגב, גם מי שהחזיק בסוף השנה בעצם לא מדווח, יש לנו מנגנון ייחודי,

בגלל שמדובר בגוף נסחר עם מאות ואלפי, אולי עשרות אלפים ואולי יותר אפילו, של מחזיקים, זה לא אפשרי שכל נישום יגיש את הדוח וידווח ולכן יש לנו את חוק מיסוי משאבי טבע סעיף 19 שקובע מנגנון מיוחד שהשותפות היא עצמה מגישה לנו את הדוח והיא גם משלמת לנו את המס בגין המחזיקים והיא גם זאת שמנהלת איתנו את הליכי השומה אם אנחנו לא מסכימים על מה שקרה שם. אבל אני רק רוצה רגע לחזור אחורה, הסיפור הזה הוא סיפור מאוד מאוד מאוד מסובך, למה הסיפור זה מסובך? כי אם הגענו לסוף השנה והשותפות עכשיו בודקת מה ההכנסה החייבת שלה, נניח לגבי יחידים היא מנכה לנו שיעור מס שולי מקסימלי של 48% בזמן שיכול להיות שגב' כהן מחדרה היא בכלל בשיעור מס שולי של 30%, אולי יש לה פטורים כאלה ואחרים, אולי יש לה קיזוזי הפסדים. היא יכולה להגיש בקשה להחזר מס. ואז היא צריכה להגיש בקשה להחזר מס, האם גב' כהן מחדרה יודעת על זה? או שכן או שלא, הרבה בכלל לא יודעים ולא מנצלים את זה. מנגד יש גם מקרים הפוכים, יש מקרים שיש לנו שותפויות שמי שמחזיק בהם חייב מס יסף ואז אנחנו צריכים לנסות לאתר אותו כדי לקבל ממנו את המס העודף. דבר נוסף שמקשה עלינו זה שכשאנחנו מדברים על מנגנון של שותפות, אתם זוכרים שדיברנו שבפועל למעשה אני כבר מקבלת את המס עד הבית, יש מנגנון שבעת מימוש היחידה עושים את אותם תקנונים שגיא דיבר עליהם שבעצם אומרים: אנחנו מגדילים לך את המחיר המקורי בהכנסה החייבת שעלתה לך בניכוי המס ומקטינים אותה בהפסדים שכבר עלו אליך. זה מנגנון שקיים לכל השותפויות אגב, גם לשותפויות רגילות, מה שמסבך את החישוב הרגיל של מימוש יחידת השתתפות. למה זה מסבך?

על המון המון פעולות שמבוצעות על ידי הבנקים שלא יודעים להתחיל לעשות תיקון לכל מחזיק ומחזיק על כל ההכנסות שעלו אליו מהשותפות בניכוי ההפסדים, בניכוי חלוקות שבוצעו. אלה מנגנונים מאוד מאוד מסובכים וזה בעצם חוזר לשאלה שבעצם מה קרה, בפועל הבנקים לא ידעו לתפעל את זה ואנחנו עכשיו מתחילים לאתר את כל הנישומים שצריך לעשות להם את התיקון של המחיר המקורי ולמסות אותם. מה שאני בא לומר זה שהמנגנון המאוד מאוד מסובך הזה לא מקל על אף אחד. בעצם כמו אותה גב' כהן - - - את מדברת על חמש השנים שאתם צריכים למסות אותם? אני מדברת על המנגנון הקיים שבעצם אנחנו רוצים להאריך אותו עד היום, המנגנון הזה הוא מנגנון מאוד מאוד מסובך תפעולית,

שאותם נישומים שמגיעים להם החזר הם לא בהכרח יודעים את זה, חלק מהנישומים משלמים לנו - - - כלומר יש חלק שזה יגרע מהם. יש חלק שזה ייטיב להם, אבל יש חלק שזה גם יגרע מהם אם את עושה את זה רטרו. לא, אבל רטרו הם לא משלמים כלום. רטרו הם משאירים את המצב הישן כמו שהוא היה. את המצב הישן הם משאירים אותו על חמש השנים האלה? עד נכון להיום. המצב הישן בפועל התנהל, בפועל השותפויות המשיכו ורשות המסים להנפיק תעודות מס ומי שרצה להגיש בקשה להחזר יכול היה ומי שהיה צריך לשלם - - - את מתארת מציאות שאין כאן את הכלים באמת לאזרח הפשוט לדעת אם מגיע לו החזרים. זאת אומרת את אומרת התנהל, לא במצב מיטבי. לא במצב מיטבי,

על נישום אחד השבוע שעתיים כדי לחשב מה המס שמגיע לו בגין מימוש של יחידת השתתפות אחת ומה התיקון שצריך לעשות. היית מוותרת לו, שתהיי בריאה. אגב, מגיע לו החזר בחלק מהשנים. כמה שנים עובד המודל הזה כפי שהוא? המודל הזה עובד למעשה משנת 88'. משנת 88' אנחנו נמצאים בעולם של המודל הזה? כן, אבל פה צריך לעשות איזה שהוא דיוק. המודל הזה הוא מודל שכן התאים לשותפויות בתקופת ההפסד שלהן, הוא באמת נבנה בשביל שותפויות בתקופת ההפסד שלהן, כי כל הרעיון היה שנישום יוכל להשקיע בחיפוש גז ונפט, שזה דבר שהמדינה רצתה שישקיעו בו, והוא ייהנה מההפסדים בשוטף. כלומר אם אני עכשיו שמתי 100 שקלים ביחידת השתתפות והיחידה הזאת באמת הפסידה, היא לא באמת הפסידה, בעצם היא חיפשה

יכולתי לקחת את הניכוי הזה ולנכות אותו כנגד הכנסות אחרות שלי. זה בעצם היה לתת אינסנטיב למשקיעים להשקיע ביחידות גז ונפט.

את האינסנטיב הזה אנחנו רוצים לשמר ולכן שותפויות שיהיו בהפסדים בגין אותם חיפושים, אנחנו רוצים לאפשר להם את ההשקעה. בעצם מה שאנחנו באים ואומרים, המנגנון הזה שנבנה מראש לשותפויות בתקופת ההפסד שלהם, כדי להיטיב עם המחזיקים, הוא מנגנון שלא מתאים לתקופה שבה יש הכנסה חייבת. למה שפשוט לא תכירו בהוצאה וזהו? למה כל כך מסובך?

אנחנו מכירים בהוצאה, אבל - - - אבל זה כאילו ככה. לא, אני אסביר שנייה אחת. אם אנחנו הופכים את הגוף הזה לגוף דו שלבי, כמו חברה רגילה, ההפסד נשאר כלוא בתוך אותו גוף ואני המשקיע לא יכולה ליהנות מההפסד שיש בחברה, המקסימום אני יכולה לממש אותו אולי בהפסד ויהיה לי הפסד הון.

האם אתם מכירים מודל דו שלבי כזה במקומות אחרים בעולם? אני לא מכירה מודל דו שלבי כזה. לא הבנתי את השאלה. האם זה קיים? ככלל שותפויות אחרות בעולם ממוסות באופן דו שלבי. עוד הפעם, לא דיברת ברור. ככלל שותפויות נסחרות בעולם ממוסות באופן דו שלבי. ובתחום של הנפט? בתחום של הנפט יש כל מיני הסדרים לנפט שהם גם יכולים - - - לא שומעים אותך. בתחום הנפט יכולים להיות כל מיני דברים שונים. כזה יש? היא שואלת, דו שלבי יש בנפט בעולם? רויטל אמרה שהיא לא מכירה. אנחנו מכירים הסדרים לשותפויות נסחרות, מה שישי אומר שותפות נסחרת, ככלל היא ממוסה כחברה. היא נחשבת כישות משפטית נפרדת, שותפות נסחרת? אתה שואל שאלה מהדין הכללי. אלעד אולי ירצה להתייחס. מה השאלה, האם שותפות מוכרת כישות משפטית?

ישות משפטית נפרדת. אני חושב שהשותפויות הרשומות בוודאות כן, בישראל, ושותפויות הגז הן רשומות אז אין שאלה לגביהן.

חברי כנסת, עוד שאלות לפני שאנחנו עוברים לאנשים בזום? יש לי מספר שאלות לגבי המודל החדש. קודם כל אנחנו בעצם מדברים על שני מבנים, שותפות ושותפות סגורה,

בשותפות הרגילה הפסד שעובר לשותפים נחשב להפסד עסקי שוטף,

אישור מס אמרנו. עכשיו, האם יש מצב בשותפות סגורה שיש רווחים ואין חלוקה באותה שנה? בוודאי שיכולה להיות חלוקה והיא תמוסה כמו דיבידנד. לא, אבל יש מצב שלא תהיה חלוקה?

זו החלטה שלהם, למרות שבדרך כלל מדיניות החלוקה שיש - - - כי בהגדרה של שותפות רשום אצלכם בתקנות שותפות היא רק מי שלא ביצע חלוקה, כלומר יכול להיות מצב ששותפות סגורה תרוויח כסף, לא תבצע חלוקה ולפי ההגדרה הזאת היא תיחשב לשותפות ולא לשותפות סגורה? אבל המטרה לאפיין את ההסדר שיחול על שותפויות חדשות שיישארו בשיטה השקופה הקודמת, אז אנחנו אומרים ששותפות שתהיה בהסדר הישן זו שותפות שעוד לא ביצעה חלוקה, שהיא עוד לא ברווחים. לא, הוא שואל קדימה. זאת אומרת אם תהיה שותפות שנכנסת לרווחים ולא מחלקת רווחים אז היא תישאר להיות שקופה. הבלבול נובע בשל סיבות ניסוחיות, בנוסח יש שותפות סגורה ויש שותפות. שותפות היא תמיד פתוחה, שותפות סגורה היא לא שותפות כהגדרתה בתקנות. אז אולי שווה לדייק את זה בכל זאת, כי זה לא ברור. אנחנו חושבים שזאת הדרך היחידה שהצלחנו להעביר את זה, זה היה מאוד מסובך לעשות את זה.

עכשיו, שאלה לגבי ההכנסות הארעיות, זה מוגבל להכנסות הפסיביות או שלא רק? כן, רק להכנסות פסיביות. אז זה לא מוגדר בתקנות, לא רשום שזה מוגבל להכנסות פסיביות. זה לא הכנסות מהנפט ולא הכנסות מהפקת הנפט, זה לא מההכנסות העיקריות. אז זה יכול להיות גם הכנסה אקטיבית אחרת? השותפויות לא אמורות לעסוק, השותפות כהגדרתה אמורה להיות רק שותפות שעיקר הוצאותיה הוצאות חיפוש, פיתוח והפקה.

בתקנות הישנות, לפי סעיף 1, שאנחנו לא מתקנים, אז יש שם שעיקר הוצאותיה הוצאות חיפוש, פיתוח. כלומר אין מצב ששותפות שהיא פתוחה היא תפיק עכשיו הכנסה שהיא לא קשורה בכלל, שהיא לא הכנסה פסיבית.

בלבד בגין השמירה של ערך הכסף של - - - לא, אבל יש הבדל בין אמורות למה שיש בפועל. אז שוב, ההגדרה שלנו,

שעיקר הוצאותיה הוצאות חיפוש, פיתוח והפקה, והיא גם צריכה אישור מנהל שבאמת היא עומדת בהגדרות האלה, שבאמת כל הפעילות שלה היא פעילות כזאת, כי המטרה שלנו הייתה באמת לתת הטבה לפעילות ש - - - אוקיי. אם שותפות שהיא פתוחה, ב-31 בדצמבר, ביום האחרון של השנה, היא פתאום לא עומדת בהגדרה, היא תיחשב סגורה מתחילת השנה?

אבל זה יהיה לבחירתה, כי הסיבה היחידה שזה יקרה זה אם היא תעשה חלוקה. והשאלה האחרונה, אני רואה שלפי המנגנון יש אפשרות שסגורה היא תחזור אחורה, נכון? היא תהפוך לפתוחה חזרה. זה מקרים מאוד מאוד - - - האם אנחנו לא יוצרים פה איזה שהיא דלת מסתובבת? אז אני אגיד, באמת המחשבה שלנו מלכתחילה הייתה שברגע שותפות הופכת להיות סגורה היא תהפוך להיות סגורה לנצח ובעצם הדיוק שביקשו מאיתנו היה בעצם לאותו מקרה שיש לנו שותפות שהשקיעה במיזם נפט כלשהו ומיזם הנפט למעשה נגמר לחלוטין ואז למעשה האפשרות הייתה או להקים שותפות חדשה כשכבר כל הידע נמצא - - - אז זהו, יכול להיות שזה יותר נכון להקים שותפות חדשה. העניין הוא שמבחינה תפעולית השאלה אם זה נכון להשית עליהם את כל הקושי התפעולי הזה של ההרשמה מחדש לבורסה וכל הפרסום הזה כשלמעשה יש לנו כבר שותפות עם מנגנון קיים, עם אנשים מוכרים, עם משקיעים שמרוצים מהתפקוד. השאלה אם יש פה איזה שהוא פתח של ניצול לרעה. אני חושבת שאנחנו ניסינו לעשות את זה בצורה מאוד מאוד מצומצמת, שבאמת תוודא שלא יהיה לנו יותר שום שאריות מהמיזם הקודם ורק אז אפשר יהיה להכניס שותפות חדשה.

אז חשוב לסגור שם את כל הפרצות כדי, שוב, שלא ינצלו את זה לרעה. תודה. לגבי השותפות, אם חברה אחת שבאה ולא מצאה והיא בעצם בהפסדים, אבל יש לה עוד מקום ששם היא כן מצאה נפט ויש לה שם רווחים, אתם לא מסתכלים על זה ככולל, אפילו שזה תחת חברה אחת, רק באותו מקום שיש לה? נגיד שהיה לה בחיפה ובתל אביב, בתל אביב היא מצאה ובחיפה היא לא מצאה. המנגנון הזה של ההפרדה קיים רק לעניין ההיטל, הוא לא מנגנון שקיים לעניין השותפות הרגילה, כלומר מבחינתנו הדבר הזה הוא כן בר קיזוז, כן אפשר לקזז את ההכנסה העסקית הזאת מההפסד העסקי הזה. אתם מסתכלים על זה כיחידה אחת? במס הכנסה כן, בהיטל משאבי טבע לא. יש מצב שאני כמשקיע אשקיע בחיפה ולא אשקיע בתל אביב,

כלומר אתם מסתכלים על זה כאחד, אם הוא חברה שהשקיע בתל אביב ושם הוא הרוויח, אבל בחיפה הוא הפסיד, אתם מסתכלים מה יותר הרווח שלו ועל פי זה אתם ממסים אותו?

אבל זה מחזיר לשאלה שוולדימיר שאל, המשמעות של זה היא שיכולה להיות שותפות שעכשיו הולכת לחפש במאגר חדש ושם היא הפסדית ואז בעצם היא הופכת להיות שותפות חזרה ולא שותפות סגורה, בגלל שהיא הפסדית כי עכשיו היא השקיעה כסף. לא, היא אומרת שזה נחשב כחברה אחת. אפשר לקזז הפסדים ממאגר אחד מול רווחים ממאגר אחר. באופן עקרוני כשאנחנו מסתכלים על המצב של חברה, האם היא בהפסדים או ברווחים אנחנו מסתכלים על זה בנטו, בקיזוז אחד מן השני, לכן לצורך העניין, אם יש לי שותפות שהשקיעה במיזם אחד והיו לי הפסדים היא הייתה שקופה, כלומר ההפסדים האלה עלו למשקיעים, עכשיו יש לה הכנסה חייבת כי היא התחילה להפיק ועכשיו היא הולכת ומחפשת שדה נוסף. אגב, יש לנו שותפויות כאלה בפועל באמת. אותם הפסדים כבר לא יעלו לשותפים כי בעצם אותם הפסדים באותה שותפות ביחד כבר התקזזו והשותפות הזאת מכאן והלאה וההתייחסות העתידית שלנו ממילא בנטו יש לה הכנסה חייבת ו - - - אבל יש לה אופציה לחזור להיות פתוחה,

האפשרות שלה לחזור להיות סגורה זה רק במקרה שהמיזמים - - - פתוחה. לחזור לפתוחה זה רק במקרה שכל המיזמים שלה, שמהם נבעו לה הכנסות חייבות, הסתיימו כל ההכנסות מהם, זאת אומרת לא יהיה בחופף.

אבל אני לא הבנתי. הסתיים משהו ואז כל עוד זה בחופף זו התייחסות כאל ישות אחת ולכן לא ניתן - - - כלומר כל עוד היא מפיקה רווחים היא תישאר סגורה.

אבל אני רוצה להבין. יש לך עכשיו שותפות אחת ויש לה שני מיזמים, מיזם אחד פועל והיא מרוויחה בו כסף, המיזם השני היא משקיעה ומפתחת אותו ואז יש לה הפסדים והיא כבר שותפות סגורה, אז זה אומר שכל ההפסדים האלה יקוזזו ברמת השותפות ולא יעלה למעלה יותר?

השאלה אם זה לא פוגע בתמריץ לחפש מקורות חדשים. הדבר הזה הוא בסופו של דבר כן מגיע לטובת המשקיעים עצמם, כי אלמלא היו לה את ההפסדים האלה השותפות בגין המיזם המרוויח הייתה צריכה לשלם מס. היא הייתה משלמת יותר.

השותפות הייתה משלמת יותר מס ברמת המשקיעים.

יש לנו אנשים בזום, איגוד החברות הציבוריות, אילן פלטו, המנכ"ל, בבקשה. צהריים טובים לכם. קודם כל אני רוצה להגיד שזה נכון מה שאמרו ברשות המסים שמבחינה בירוקרטית, גם מנקודת ראות החברות וגם מנקודת רשות המסים, אנחנו מדברים על הקלה, אבל מצד שני בואו לא נטעה, יהיו כאלה שמבחינתם זה עלייה בשיעור המס. זאת אומרת משקיע שיש לו הפסדים במקום אחר היום יכול לקבל אותם כנגד הרווחים של השותפות, מחר, ברגע שהיא תהפוך למיסוי של חברה הוא לא יוכל לקזז אותם יותר, לפחות את החלק של המיסוי של החברה. זאת אומרת יש פה פגיעה בחלק מהמשקיעים, אבל הנקודה שהכי חשובה מבחינתנו היא נקודה ספציפית בתיקון תקנה 2, הם רוצים שיהיה כתוב 'ובלבד שפקיד השומה אישר את הסכום', ופה אני אומר לך שמכניסים בירוקרטיה בעייתית שאני מבקש מהוועדה לבטל אותה כי קודם כל רשות המסים בפועל בשטח, מה שקורה היום, לא מאשרת, לוקח להם לפעמים שנתיים ולפעמים שלוש שנים והם לא נותנים את האישור וצריך לרדוף אחריהם וזה במקרה הטוב. במקרה הפחות טוב הם גם מנצלים את זה שהם צריכים לתת אישור גם לנהל משא ומתן לא נעים מול החברות. לכן אני מבקש לבטל את הסעיף הזה, את התיקון הזה, 'ובלבד שפקיד השומה אישר את הסכום'. זה תיקון תקנה 2 סעיף 3, אם אפשר לבטל את זה ולא לאפשר להם עוד אמצעי, לא רוצה להגיד סחיטה, אבל משא ומתן מול החברות. תודה רבה. רשות המסים, התייחסות, בבקשה. כל המטרה של האישור הזה הייתה באמת כדי לוודא שמדובר באותה הכנסה חריגה שלא רצינו שתפתח את הסיפור. האירוע הזה שאנחנו רוצים שיהיה אישור של פקיד שומה כי אנחנו לא רוצים שיקרה הדבר הזה בדיעבד. הדבר הזה צריך לקבל מענה באון ליין, אנחנו לא רוצים שהשותפות תיקח עמדה שהיא באה וטוענת שמדובר בהכנסה חריגה ואחרי זה יגיע פקיד השומה אחרי כמה שנים ויגיד: רגע, זו לא אותה הכנסה שרצינו להחריג, זו הכנסה שכן צריכה להפוך את השותפות לאטומה, לדו שלבית, ואז נצטרך לעשות את זה רטרואקטיבית. המטרה הייתה בעצם להסדיר את זה באון ליין, לא לבוא בדיעבד ולשנות את מעמדה של השותפות, בעצם לתת אישור ולהתקדם,

כדי שלא חלילה נגיע למצב שאנחנו צריכים לבוא למשקיעים או לשותפות בדיעבד ולהגיד: רגע, כל ההתנהלות מכאן והלאה הייתה צריכה להתנהג אחרת. זאת הייתה המטרה של האישור הזה. זה קצת זריית חול בעיניים, כאילו אתם אומרים את זה לטובת החברות.

השותפות יודעת איך למסות, יש להם רואה חשבון, הם יודעים איך למסות, לא צריך לבוא ולעזור להם. אם אתם חושבים בדיעבד שהם עשו משהו לא טוב, כמו בכל מיסוי, כמו בכל חברה, כמו בכל מקום, תבואו ותגידו להם: לא עשיתם טוב, אבל למה מראש לקבל אישור ואתם מעכבים את האישור, זה יכול לקחת לפעמים שלוש שנים. אני מדבר על מקרים שקורים היום, לא משהו בתיאוריה. אני שומע מה החברות אומרות, אתם לא נותנים את האישור, מעכבים את זה, אחרי זה בשביל לקבל את האישור אומרים: טוב, אז תשלמו לנו קצת יותר מסים ואז ניתן לכם את האישור. אין סיבה, אתם חושבים שמישהו לא עשה בסדר משהו בדוח? תבדקו את זה כמו שאתם בודקים כל אחד, כל נישום, כל חברה, למה להכניס מראש את האישור הזה? זה סתם מיותר.

כפי שרויטל ציינה, המנגנון של מיסוי שקוף בשותפויות נסחרות הוא ממילא מאוד מאוד מסובך ועם כל מיני חשיפות כאלה ואחרות שציינו, הדרך היחידה לטפל בזה זה אותן התאמות כאלה שמוצעות בתקנות, אחרת לא נעשה את העבודה שלנו. אבל הוא צודק שאתם לא נותנים, תנו להם קודם את האישור ואחר כך תתנהלו מולם. אתם עושים את כל זה בשביל לא לפגוע, אל תפגעו בהם.

יש הבדל בין חברה, האם היא חייבת לי מיליארד שקל או מיליארד ו-200 שקל, אני יכולה לחזור אליה, הסיטואציה שאנחנו מדברים עליה כאן זה האם אותה הכנסה חייבת גורמת לשותפות להפוך להיות חברה מכאן והלאה או שהיא משמרת את המעמד שלה כשותפות. זה לא דבר של האם היא חייבת לי כמה שקלים יותר או כמה שקלים פחות, זה משנה את כל המעמד שלה מפה והלאה. זה דבר שהוא מאוד מאוד משמעותי, האם מפה והלאה באמת היא צריכה להתנהג כחברה או לא להתנהג כחברה, זה לא דבר שאני יכולה לבוא תוך כמה שנים ולבקש עוד כמה שקלים.

מה המהות של האישור הזה? איזה אישור פקיד שומה צריך לזה?

הרעיון הוא נורא פשוט, ברגע שיש הכנסה חייבת באופן טבעי השותפות לא אמורה להיות יותר שקופה. שוב, מכל ההסברים שהסברנו מקודם. באו אלינו והסבירו: רגע, יש לנו מקרים חריגים ששותפות פתאום כן יהיו לה כמה שקלים הכנסה חייבת,

כי כשאנחנו מבצעים גיוס אנחנו מבצעים גיוס בהתחשב בכל ההוצאות העתידיות, הן לא בהכרח הוצאות מידיות, הכסף בינתיים שוכב בכל מיני מסלולי השקעה. הכנסה פסיבית. הכנסות פסיביות ונוצרת הכנסה, השותפות לא יצאה מכלל הסיכון, יהיו לה עדיין הרבה הוצאות חיפוש שאתם רוצים לאפשר למשקיעים לנכות אותם. בואו תיתנו לנו נטרול, ובדיוק זאת המטרה שלנו, שכשיש לנו הכנסות מהסוג הזה אנחנו נגיד לשותפות: הגם שהייתה לך הכנסה חייבת, בגלל שמדובר באותן הכנסות מסוג מיוחד את משמרת את מעמדך כשותפות שקופה, את יכולה להמשיך להעלות הפסדים למשקיעים שלך. וזאת הבעיה שלנו, שבעצם אנחנו מדברים פה על אירוע מאוד קריטי בחיי השותפות הזאת, כי זה אירוע שיחליט האם היא הופכת להיות חברה או נשארת שותפות. אבל זה לא - - - אילן, שנייה, אני רוצה לקבל קודם כל תשובה נורמלית, אל תתפרץ, בבקשה. היושב ראש, אני אגיד בינתיים שהאישורים האלה ממילא ניתנים בשגרה, הם באים לקבל את האישורים האלה, זה הסדרה של מצב קיים, ולמה הם באים לקבל את האישורים האלה? כדי לדעת את המס הנכון, כדי שלא ייווצר מצב שאחר כך עושים שומות ומטרטרים. הם באים לקבל את הוודאות בגלל שהמיסוי מאוד מסובך, זו אחת מההוראות הכי זניחות. למה זה מסובך בעצם? כי הם לא יודעים אם ההוצאות - - - אבל יש להם אנשי מקצוע, יש להם רואי חשבון,

עובדה שככה זה מתנהל. לא, גיא, זו לא תשובה. רויטל הסבירה למה זה טוב לשותפות, זה הבנתי. באיזה מקרים זה יכול להיות רע לשותפות,

כמה זמן לוקח להוציא את האישור הזה? השאלה על איזה אישור מדובר. אם מדובר על האישור שמדבר עליו אילן זה אישור שלא היה קיים אף פעם. אני כן יכולה לומר שבתקנות בפורמט הקודם שלהן, וזה עדיין נשאר, שותפות בשביל להיכנס להגדרת שותפות צריכה גם אישור מנהל. אני יכולה להגיד לכם שאישורים כאלה ניתנו תוך פרקי זמן מאוד קצרים של בערך 30 יום. אפשר לקבל אותם מרחוק היום? האישור הוא לא מרחוק בדרך כלל. האמת שכן, זה לפעמים דרך המיילים.

זה לא אישור שנישום בעצמו מגיש, מי שמגיש את הבקשות לאישורים האלה זה השותפויות עצמן באמצעות המייצגים שלהם. אני מדבר על האישור של סכום ההוצאות שהוציאה השותפות. אז סליחה, אילן מדבר על אישור אחר, אילן מדבר על אישור של תעודת השתתפות. סכום ההוצאות שהוציאה השותפות, נכון?

סכום ההוצאות שהוציאה השותפות, זה בעצם הניכוי שהשותפים יכולים לקבל אותו. אז פה מדובר במשהו אחר, אני עניתי מקודם על השאלה הלא נכונה. האישור שמדבר עליו אילן הוא אישור שממילא היום מתופעל באותה הדרך בדיוק, מה המשמעות? כדי ששותף יוכל לדווח על חלקו בשותפות מפורסמת תעודה, על התעודה הזאת חתום פקיד השומה וחתומה השותפות, בעצם היא קובעת מהי אותה הכנסה חייבת או הפסד שהמשקיע יכול או צריך להשתמש בו. לצורך העניין השותפות מעתה ואילך, בעצם התעודות היחידות שייצאו זה יהיה תעודות על הפסדים, כי כפי שאמרנו, ההכנסה החייבת אמורה להיות כבר במסגרת חברה. מה הבעיה שלנו ולמה זה חייב אישור? המסמך הזה הוא מסמך מאוד משמעותי, כי בזכות המסמך הזה יכול נישום לבוא ולבקש הפסד. אם אני אאפשר חריגה מהנוהל שכבר קיים היום, שאף נישום לא משתמש בתעודה אלמלא אישר אותה פקיד שומה,

אני אאפשר לנישומים לקחת הפסדים בהתבסס על שומה עצמית שהוציאה אותה שותפות, ואז המשמעות היא שאם אנחנו מדברים על עשרות אלפים שמגישים דוחות היום לפי הפסד אחד הם יצטרכו אחרי כמה שנים להגיש דוח מתקן לפי הפסד שני, שאני גם לא יכולה לעקוב אם הם תיקנו או לא בגלל,

שיש לי בעיה לדעת כל אחד מאלפי או עשרות אלפי - - - אבל לכאורה זה נכון לכלל הנישומים, לא רק בתחום הזה. אני אסביר שנייה אחת. סתם לדוגמה אם ניקח שותפות רגילה. שותפות רגילה מגישה את הדוחות שלה, מדובר בשלושה-ארבעה שותפים, כל שותף חייב גם בהגשת דוחות ואם הוא רוצה לתקן אני עושה לו שומה. כשאנחנו מדברים על הנישומים האלה, הנישומים האלה הם לא בהכרח אוכלוסייה של חייבים בהגשת דוחות, הרבה פעמים זו בחירה שלהם אם להגיש את ההפסד הזה או לא, האפשרות שלי אחר כך לאתר כל אחד ואחד מהנישומים האלה שכן או לא הגיש דוח ולהגיד לו: רגע, ביקשת ממני הפסד לא נכון, הוא דבר שהוא לא אפשרי. ולכן את חייבת את האישור המקדמי הזה? בגלל זה אני חייבת שזה יתבצע לפי שומה סופית. לוקח שנתיים לתת אותו.

לפעמים לוקח שנתיים לתת אותו, אבל הנישומים מקבלים את זה עם ריבית והפרשי הצמדה.

אבל זה שהוא מקבל את זה עם ריבית והפרשי הצמדה, הוא צריך את האישור הזה בשביל המשקיעים שלו, ואת יודעת איפה הבעיה הכי גדולה שלי? כשאתם מדברים פה, זה גם במענקים וזה גם בכל דבר, אתם עושים קודם כל את הלקוח שהוא שקרן, רמאי ונוכל. חס ושלום.

תני לו קודם כל,

אחר כך הוא יעשה את כל החשבונות. תנו בהם אמון וקצת תייעלו את זה. את בעצמך אומרת שנתיים, למה זה לוקח שנתיים? כי זה צריך להתבצע לפי שומה סופית. אני אסביר שנייה אחת.

חלילה שום עניין של רמאויות או דבר מה כזה, מן הידועות זה שכשאנחנו עושים שומה פעמים רבות אנחנו מוסיפים סכומים לא מבוטלים בשומה, לא בהכרח בגלל רמאויות, אלא בגלל עמדות מס שונות, וכמובן גם בשותפויות גז ונפט נעשו שומות עם תוספות משמעותיות ביותר. האפשרות לבוא ולשנות את הסכומים האלה כשאנחנו מדברים על עשרות אלפי משקיעים שאין להם בכלל חובת הגשה, שאין לי אפשרות גם לקבל מידע מי הם, כי חברי הבורסה מנועים מלמסור את המידע הזה, הוא בלתי אפשרי. זה פשוט דבר בלתי אפשרי ואילן מבקש לשנות מצב קיים.

אם הוא אומר ואת אומרת שזה במשך שנתיים, אולי תמצאו איזה ייעול למצב הזה וזה יכול לספק אותם? את אומרת שעד תאריך זה וזה אני מביאה לכם,

האישור יונפק אוטומטי. לא יודע מה, תמצאו איזה פתרון. תקופת השומה נקבעה בדין והיא לוקחת בחשבון את זה שלפעמים יש פעולות מרובות שצריכות להיעשות על מנת שהשומה תסתיים. כמובן שזה בראש ובראשונה עניין שלנו, רשות המסים, להוציא את השומה כמה שיותר מהר כדי שאנחנו נגבה את המס שמגיע לנו כמה שיותר מהר. אני לא יכולה להתחייב על זמנים, בוודאי שזה יהיה לא יותר מהזמן שקבוע בפקודה. עם כל הכבוד לעמדה הזאת, בסופו של דבר פוגעים באזרח, פוגעים בשותפות ופוגעים באזרח. תסמכו על הדוחות של השותפות, יש להם רואה חשבון, כמו שאתם עושים במקומות אחרים, ממילא מי שרוצה לנצל את זה אתם יודעים מי זה, כי הוא ניצל את זה, אז אתם יודעים לחזור אליו אם צריך, ובשביל לפתור לכם בעיות בירוקרטיות אתם תוקעים גם את הרשות וגם את בעלי היחידות. היושב ראש, אני רוצה להסביר. אם הייתם יכולים להכניס בחוק מגבלה שתוך 60 יום אתם נותנים את התעודה אז היה טוב, אבל אתם לא יכולים לעשות את זה, אז תסמכו על דוחות השומה. יש לי שאלה. בסוף באמת על דבר אחד אני מתחברת למה שאילן אמר, לי חסר את המהות, בין הטכניקה למהות של מה שאנחנו רואים בסוף ובגלל זה נדרש, ושתיים, שאלה שלא הבנתי מאילן ומתנועות הגוף שלכם, אי אפשר להגיד 60 או 80 ימים אם לא יודעים מה המשך הנדרש בהקבלה. זאת אומרת אם דורש תוך 60 יום, אבל את אומרת שההליך הרגיל לוקח שנה, אז זו בקשה לא רלוונטית, לכן נורא חשוב לי להבין מה משך המעבר למה שקרה עד היום. אני אסביר שנייה אחת. המחוקק נכון להיום נתן לנו פרק זמן לביצוע שומה של מס הכנסה של ארבע שנים מתום שנת הגשת הדוח.

זה קיים היום? זה קיים כבר היום והדבר הזה נעשה לא בכדי, באמת יש שומות שלוקח זמן רב לבצע אותן. הדבר הזה, אני לא יכולה לשנות אותו. בניגוד לאישור הקודם שחשבתי שאילן מדבר עליו, שמדובר באישור טכני שבו באמת אפשר לעשות אותו בזמנים קצרים, כפי שדיברתי מקודם על אישור השותפות,

פה יש בדיקה שהיא בדיקה מהותית לעומק של הדברים, מדובר בסכומים מאוד מאוד גדולים שאין שום אפשרות שנוכל לפזר אישורים כאלה בלי באמת לבדוק אותם לעומק. אנחנו מדברים פה על סכומים של מאות מיליונים הפסדים לפעמים. צריך להבין שמדובר באמת במנגנון בלתי אפשרי. מרגע שאנחנו מפרסמים תעודה או מאפשרים לכל מחזיקי תעודת ההשתתפות, מחזיקים בתום שנת המס, לבקש מאיתנו את ההפסדים, ללכת ולחפש את כל המשקיעים האלה או לדרוש מהם לעשות את הדבר הזה, זה אנחנו חושבים למנגנון שהוא מאוד מאוד מאוד לא ישים. אני כן יכולה שוב לבוא ולומר שהמחזיקים עצמם לא נפגעים תזרימית, הם לא נדרשים לתשלום של שום דבר, הדבר היחיד שהם יכולים לקבל זה לקבל מס בחזרה.

נכון, והם יקבלו את המס בחזרה, ככל שהם יכולים לנכות אותו, עם ריבית והפרשי הצמדה שהחוק מזכה אותם, שהם לדעתי גבוהים מכל שיעור תשואה אחר שאפשר לקבל בשוק היום. אחרי ארבע שנים. מה שחשוב שהוועדה תזכור זה שמצבו של אף אחד לא משתנה לרעה אם התקנה הזו מאושרת. זה המצב, זו ההתנהלות בשנים האחרונות, והיא מצמצמת בירוקרטיה, לא מוסיפה, כיוון שאם התברר שהסכומים לא נכונים, סכומים גבוהים מאוד, כפי שרויטל אמרה, זה אומר שומות להרבה מאוד אנשים.

המשקיעים, ממילא צריכים את הוודאות הזאת, ממילא מדובר בסכומים גבוהים מאוד. אבל אם זה לא משנה את המצב, אז למה צריך לכתוב את זה במפורש? כי התקנות האלה לא הוסדרו הרבה מאוד שנים ונכון לעשות כבר, אם כבר עושים שינוי אז נכון להסדיר את הדברים האלה כמו שצריך. המנגנון הזה מסובך מאוד, המיסוי של משאבי טבע - - - גיא,

אני רוצה להבין, איך זה עובד היום. היום זה עובד באותה צורה. אז למה אתם משנים? כי יש הרבה דברים בתקנות, אולי ציינו את זה גם בדברי ההסבר, שהם דורשים רענון והתאמה להתנהלות. אז תפרט אותם. תקשיבו, במילים גדולות אני לא מבינה. אני שואל עכשיו תפעולית, אני לצורך העניין מוריד את התקנה הזאת, מוריד אותה מפה, מה המשמעות? המשמעות היא שלכאורה הם יכולים לפרש את זה לא נכון - - - אבל גם היום הם יכולים לפרש את זה לא נכון. נכון, לכאורה הם יכולים לפרש את זה לא נכון והם לא עושים את זה, לפעמים אנחנו באים לוועדה כשאנחנו עושים תיקון חקיקה עם כל מיני צרכים, לפעמים זה לקבוע נורמות חדשות, כללים חדשים, רפורמות, ולפעמים, זה קורה מעת לעת, אנחנו באים עם דברי חקיקה שלא עודכנו הרבה מאוד זמן והחשיבות שלהם, החשיבות של מיסוי אמת של גז טבעי, יש לו חשיבות גדולה מאוד, כפי שרויטל אמרה, מדובר בסכומים גדולים מאוד והמיסוי הוא מסובך. אז נכון לפעמים לא לקחת סיכונים ולהסדיר דברים שמסדירים - - - אתה אומר להסדיר את הקיים. נכון, זה קורה. והיום מה? איך זה מתנהל היום?

השאלות הן טובות, הן לגיטימיות,

הכול בסדר, אני רק רוצה שנייה להבין. זאת אומרת מה שמבקש אילן זה שכל שותפות כזו תוציא דוח הפסד או תחליט מה ההפסד שלה ועל ידי זה תתקזז במס,

לא היא תתקזז, אלה שהמחזיקים שלה יוכלו לבקש החזר. אנחנו מתנגדים לזה. שנייה. במידה שאחרי שנה,

כמה שלוקח לכם זמן לבדוק, אתם מבינים שהחישוב הזה הוא לא נכון, מה שאתם צריכים לעשות זה עכשיו ללכת לכל יחידת השתתפות כדי להתקזז איתו חזרה בכסף. נכון, לקחת לו מס, עם ריבית והפרשי הצמדה. ואם מכרת תוך כדי, סגרת תוך כדי, לך תחפש את כולם. מחט בערימת השחת, בזה אני מסכימה. אני רוצה לחדד משהו, ברשותכם. כאילו לא הצלחתם להבהיר לי,

ואני לא כמו ולדימיר רואת חשבון, אני רוצה שתסבירו לי, אני חברת ועדת כספים - - - מה

אני לא אומר שאתם לא צודקים, אני פשוט רוצה להבין. הייתי רואה חשבון, היו לי איקס מייצגים, כל שנה הייתי מגיש X דוחות, אז יכול להיות שבחלק מהדוחות פירשתי לא נכון ואז תיקנתם אותי בצורה כזו או אחרת. מה השוני כאן? השוני כאן ששומה אחת משליכה על אלפי ועשרות אלפי אנשים. לא אחד משליך על עצמו. נישום אחד, שהוא אגב נישום של מאות מיליונים או מיליארדים, יכול להשפיע על הרבה מאוד תיקים, על אלפי ועשרות אלפי תיקים, ומכאן הסיכון, מכאן החשיפה, ומכאן הצורך בוודאות מוחלטת גדולה יותר מבתיקים אחרים. גיא, עכשיו תספר לי מה שאתה לא מספר לנו. לא, באמת, המצב היה כפי שהוא היה עד עכשיו ועד עכשיו זה התנהל בצורה שאתה מתאר, אז מה הצורך עכשיו? היושב ראש, אנחנו בכלל בלי תקנות חמש שנים. היה אפשר להיות איתם עוד 100 שנה בלי תקנות, אז להגיד: אתם באים על משהו שקורה ממילא - - - לא,

לא, אז אני מסביר לך. אנחנו חמש שנים במציאות - - - הוא באמת מאמין לך,

לבוא ולהגיד: הייתם בלי זה, אפשר בכלל גם לא לעשות כלום, אפשר היה גם לא להביא את התקנות האלה ואנחנו מביאים אותן פעם שלישית בשמונה חודשים ועושים מאמצים גדולים לעשות את מה שאנחנו מאמינים שחובתנו לעשות. אנחנו מאמינים שחובתנו להביא את התקנות ואנחנו מביאים אותן למרות שזה קשה, למרות שאין כנסת שנתיים, למרות שהשרים, יש תעדופים, הם בקורונה, ולמרות שאף אחד לא רואה את הדברים שאנחנו רואים, אף אחד לא רואה את הדוחות שצריך להגיש ואת ה - - - אתה מרגש. סליחה, בטיעון הזה אתה נופל. אני אסביר לך למה. עד כה אני הקשבתי בקשב רב וגם השתכנעתי בחלק וכו', אבל הטיעון הזה, זה שאתה אומר: אנחנו עכשיו משתדלים לעשות את המוטל עלינו. זה המוטל עליכם, אין מה לעשות.

זה שאנשים לא שמים לב לזה, בגלל הקורונה ובגלל - - - ברור, אין ויכוח.

חבר'ה, אני לא רוצה ללכת לדיון פילוסופי,

יש פה אירוע מאוד חשוב ואני רוצה להבין, גיא. אחרי ההקדמה המרגשת שלך - - - לא, כל זה כדי להגיד שזה שככה זה היה אתמול, זה לא אומר שזה חייב להיות ככה גם מחר. אגב, זה לא מה שאמרתי, אני רק רוצה להבין, האם עד היום ההתנהלות הייתה כפי שכתוב עכשיו, לפי התיקון שאתם מציעים?

חד משמעית כן.

עכשיו עוד שאלה, ברגע שהשותפות הופכת לסגורה ומתחילה להתנהל כחברה, הסעיף הזה כבר לא רלוונטי, נכון?

זאת אומרת זה רק מדובר בשותפויות שנמצאות בהפסדים?

כדי לתקן למעלה, כדי בעצם לקזז את המסים של בעלי יחידות ההשתתפות. נכון. עכשיו יש לי שאלה, שוק ההון נמצא בדיון? אבל יש בורסה לניירות ערך שרוצה לדבר. אני רוצה לשמוע על הפנסיות, האם הפנסיות נפגעות? כי הפנסיות מצד אחד לא משלמות מס, ואתה אומר שכשיש הפסד אתה מעלה אותו למעלה, אבל כשצריך להרוויח הן משלמות יותר, אני רוצה לשמוע את שוק ההון על קרנות הפנסיה, האם נפגעות מזה או לא נפגעות מזה? אז אני רוצה להתייחס. השאלה שלך בעצם מתייחסת למה שיקרה מכאן והלאה, לאותן תקופות שההפסדים יעלו ושההכנסות לא תעלינה. קרנות הפנסיה, הקופות שאנחנו מדברים עליהן, למעשה זה הבחירה שלהם להחליט באיזה גוף להשקיע ומתי. כששם שעכשיו הן משקיעות בחברות ובחברות עצמן יש הפסדים, ההפסדים האלה לא עולים אליהן. אז פה במקרה הזה ההפסדים יעלו אליהן.

אז אי אפשר לפגוע תוך כדי התיקון בחלק שכבר קיימים והם כבר משקיעים שלא ראו את זה לפני זה. לא, סליחה. בוא נעשה רגע סדר במשקיעים הקיימים ואז

בואי נשמע את שוק ההון, אולי בכלל זה לא רלוונטי. אני בא

אולי הם יגידו משהו אחר, יסבירו את זה אחרת, נשמע מהם ואז תהיה תשובה אחת לשנינו.

לשמוע אותך זה בסדר, אני מנסה לעשות - - - יש לי תחושה שאתה יודע מה הם יגידו. לא, אני לא יודע, איך אני יכול לדעת? אתה רואה עם מה אני יושב פה. אני לא שמעתי, ואותי מעניין בסוף האזרח הקטן, אתם הצגתם תמונה שבה האזרח לא מודע לזכויות שלו, למה הוא יכול, איפה בתקנה הזאת יש גם הסתכלות לא רק על הארגונים הגדולים, איפה בתוך כל זה אנחנו מראים ומציגים או תוכנית משלימה שלכם לאזרח הקטן? את מדברת על המיסוי מפה והלאה? גם על המיסוי, במצב החדש אל מול המצב ה - - - על המשקיע הבודד את מדברת? כן, על האזרח, המשקיע הבודד. אני אסביר.

אפילו אם אני עצמאית או שכירה יש לי בחירה לבחור בין קרנות פנסיה ואני יכולה לבדוק איזה קרנות, איפה אנחנו מנגישים את המידע הזה לאזרח,

אני אענה ורויטל תשלים אם צריך. רק תענה על הכול ביחד. ברגע שזה משקיע בודד ואתה נותן לו מיסוי כמו של חברה, בעצם הוא משלם יותר ואם זה רק מה שיש לו, רק ההכנסה הזו שלו, לא בטוח שמגיע לו. כשאזרח פשוט מממש יחידת השתתפות יש חוסר ודאות, אין לו שום מושג אם חבר הבורסה ניכה לו את מס האמת, הוא חשוף להגשת דוח בסוף השנה, הוא חשוף לשומה. ברגע שהשותפות ממוסה כחברה, אז הטריטמנט שלו הוא כמו בעל מניות בחברה, חבר הבורסה מנכה לו 25% מס, את מס האמת, חשיפה בסכנה לשומות ולדוחות מצטמצמת בצורה מאוד משמעותית, זה הופך להיות כמו כל בעל מניות בחברה, ופה השיפור. זו הבשורה שאתה אומר לאזרח.

זה לסדר, זה מוריד הרבה מאוד סרבול. דיברנו על חבר הבורסה לכן אני חושב שזה הזמן לעבור לבורסה לניירות ערך, רואה חשבון מאיר יהודה,

קודם כל הבורסה לניירות ערך העבירה תגובה רשמית לנושא. מה שחשוב לנו להדגיש, אנחנו נשתף פעולה עם כל החלטה שתקבל הוועדה הנכבדת, אבל זה כפוף לאפיון המערכת, בכל זאת מדובר פה על שינוי מהותי לאחר מצב שקיים הרבה מאוד זמן, מה שמצריך זמן היערכות. צריך לזכור שזה מורכב מחשובית ותפעולית, ובנוסף תיקון התקנות כולל גם הוראה רטרואקטיבית, שזה משהו שיכול להקשות עוד יותר את השינוי. מה שחשוב לנו בעצם זה שיהיה ממשק בין הבורסה למערכות חברי הבורסה וחייבים אפיון של כל המערכת שמקובל ביחד עם רשות המסים וחברי הבורסה, מה שמצריך זמן היערכות. כמה זמן היערכות אתם חושבים שאתם צריכים בשביל דבר כזה? אין לי מושג, זה תלוי בהחלטה שתקבל הוועדה. על פי התקנות כפי שהן רשומות היום כמה זמן אתה צריך? קשה לי לדעת. אתם מזהים את אותו קושי בניכוי ובתחשיבים כמו שמצביעים עליהם מרשות המסים? אנחנו מכירים את הקושי הזה,

זה מאוד מורכב, אבל זה לא בבית הספר של הבורסה. השאלה אם רשות המסים מודעת לצורך הזה בבניית ממשק מחשובי מול הבורסה? אנחנו מודעים לעניין, אנחנו ישבנו עם הבורסה פעם אחת לבנות אפיון, אנחנו צריכים לשבת איתם פעם נוספת. אני יכולה לדבר על זה שאנחנו מוכנים ללכת לאפיון מאוד מאוד פשוט ופשטני שבעצם המשמעות שלו שבכל חלוקה באשר היא שמבצעת השותפות תמיד יראו אותה כחברה ואז למעשה מ-day one אין פה עניין רטרואקטיבי, כל חלוקה מראש תתמסה, כמו שכל חברה בבורסה הייתה מתמסה. אני חושבת שהאפיון הזה אמור להיות אפיון פשוט כי לא מדובר ביצור חדש, זה פשוט לדעת לאפיין את אותם יצורים כמו חברה במערכת.

אנחנו כמובן נשב עם הבורסה ויש לנו מטרה לעשות שיתוף פעולה, אני רק אגיד כאן בסוגריים, שיש לנו צו משנת 2017 שכבר שם שותפויות נסחרות היו צריכות להיות מסווגות כחברה, כלומר זה משהו שכבר הבורסה הייתה צריכה להכיר אותו. אנחנו נעבוד גם על הטיפול הזה במסגרת אותו אפיון. להערכתכם, כמה זמן צריך בשביל לאפיין את הדבר הזה? לדעתי אנחנו יכולים לדבר במושגים של חודשים מועטים. אבל אתם ישבתם עם הבורסה או לא ישבתם? ישבנו עם הבורסה בפגישה אחת. ישבנו, לא הייתה התקדמות בנושא המערכות של כל האפיון של המערכת. אנחנו מוכנים לשבת בצורה מאוד מאוד מהירה וזריזה ולדבר על אפיון פשוט. גם אם הוא לא יסגור את כל 100% מהפינות אז להגיע לאפיון העיקרי כשבעצם המטרה שלנו שלכל חלוקה יהיה ניכוי כמו דיבידנד. אנחנו מדברים על פארטו, שאנחנו פותרים 99% מהבעיות באפיון פשוט. מאיר אמר משהו על הרטרואקטיביות, או שאני לא מבין משהו, רטרואקטיבית שום דבר לא משתנה. לא, אני אסביר על איזו רטרואקטיביות מאיר מדבר. מאיר מדבר על סיטואציה שבה שותפות התחילה את השנה לכאורה תחת הכובע של שותפות שקופה ואז החליטה, כמו שנתתם מקודם את הדוגמה, שב-31 בדצמבר היא מבצעת חלוקה ואז היא מבצעת חלוקה ואז היא הופכת להיות סגורה מה-1.1. ה-1.1 רטרואקטיבית. בדיוק, ה-1.1 של אותה שנת מס. הדבר הזה הוא נכון, אבל מבחינה תפעולית הוא לא משנה כלום כי כל חלוקה באשר היא תמיד תתמסה כחלוקה, כלומר זה בכלל לא משנה ממתי היא ביצעה את החלוקה הזאת. מבוצעת חלוקה כל זמן ש - - - לא, אבל יש גם 23% לפני זה. ה-23% לא קשור לניכוי של הבורסה, 23% זה מס חברות שהחברות בעצמן מתפעלות. מה שבעצם משנה לחברי הבורסה זה הניכוי שהן צריכות לבצע כשמבוצעת חלוקה. מבחינתנו כל חלוקה אמורה להיות ממוסה כמו דיבידנד. אבל את מקבלת על ניכוי במקור בעצם על ידי הבורסה. בדיוק. קודם כל האפיון,

ייקח קצת יותר מכמה חודשים, הוא לא כזה פשוט, צריך לשבת עם רשות המסים ועם חברי הבורסה. נכון לעכשיו אתם רוצים שהתקנות החדשות ייכנסו לתוקף מתי? 1.1.22 עם הרטרואקטיביות של העבר. מבחינת הבורסה קשה לי להאמין שזה יקרה עם לאפיין את המערכת עד סוף השנה הזאת. סוף השנה הבאה, לא זאת. לא,

1.1.22. לא, אין לכם סיכוי, יש עכשיו חגים, עניינים וזה. אנחנו מדברים על ניכוי במקור של דיבידנד, זה מה שאנחנו מדברים פה,

כמו כל חברה. מבקשים את ההסדר הכללי שממילא - - - כמו כל חברה, מנגנון שקיים למאות חברה. ההסדר החריג והמסורבל הוא הנוכחי. אצל אחרים הם מפשטים ואצלם זה קשה, שנתיים אישור,

די, תנו להם, אומרים לך משהו, תאמין להם. יובל כהן, איגוד הבנקים בישראל. כן, שלום לכולם, צהריים טובים. שמי יובל כהן, אני מייצג את המערכת הבנקאית. יש לי כמה הערות בתקנות והן מתחלקות לשתיים. ההערה הראשונה קשורה להיבט התפעולי ולוודאות שהלקוחות נמצאים בה. צריך להבין, שינוי של סיווג של שותפות כזאת, משותפות רגילה, שקופה, לשותפות לא שקופה, יש לזה השלכות משמעותיות עבור ציבור המשקיעים בשותפויות האלה, זה יכול להיות גם גב' כהן מחדרה. יכול להיות שפתאום החלוקה הזאת תיחשב דיבידנד שאפשר לקזז הפסדים כנגדה ויכול להיות שזה לא ייחשב דיבידנד ואז אי אפשר לקזז הפסדים. יש משמעויות מאוד מאוד כבדות שגם יש חוסר ודאות בשוטף, האם השותפות הזאת היא שותפות שקופה או לא שקופה. רויטל נתנה כמה מילים על זה שהם באים לשותפויות בצורה רטרואקטיבית, כמו שהחוק מאפשר להם, ועושים להם שומות. יכול להיות ששותפות התחילה שותפות מפסידה ובמועד מאוחר יותר עשו לה שומות, היא הפכה להיות שותפות מרוויחה, מה קורה אז? השותפות הזו שקופה, לא שקופה? איך מתייחסים לזה בכלל בהיבט התפעולי? אנחנו פנינו לפני חודשים רבים לרשות המסים, איגוד הבנקים פנה לפני חודשים רבים לרשות המסים, לבקש מסמך אפיון שיגיד לנו איך מטפלים בזה. אנחנו לא יודעים עד היום איך מטפלים בזה, לא קיבלנו תשובות. ה-1.1.22 לא אפשרי לטפל בזה ברמה התפעולית, לא מבחינת הבורסה ולא מבחינת חברי הבורסה. יש פה הרבה שאלות שאנחנו לא מבינים אותן, מה קורה בשותפות, האם אנחנו נותנים ודאות ללקוחות, מקזזים הפסדים כנגד דיבידנד ואחרי זה מה קורה? צריכים להגיע לרשות המסים לשלם בגלל שהשותפות פתאום הפכה להיות שותפות פתוחה? בגלל שעשיתם להם שומות שלוש שנים מאוחר יותר והכנסתם אותם לרווחים כתוצאה מהשומות? השותפות התחילה הפסדית בתחילת השנה, בסוף השנה מסתבר שהיא רווחית, מה קורה פה? איך מתייחסים לזה, האם צריכים לקזז את ההפסדים, לא לקזז את ההפסדים? יובל, אתה חוזר על אותו דבר שלוש פעמים, הבנו. תשובה, בבקשה. קודם כל צריך לציין שבעקבות שומות שותפות יכולה רק להפוך מפתוחה לסגורה ולא ההיפך. צריך לציין שמבחינת חברי הבורסה לדבר הזה אין שום משמעות, שום משמעות אני מתכוונת מבחינת חברי הבורסה. כשאנחנו מדברים על שותפות שהפכה מפתוחה לסגורה זה בגלל שבעצם, כפי שיובל אמר, עשינו לה שומה - - - יש גם מסגורה לפתוחה, מה שהבאת זה דוגמאות חריגות.

זו סיטואציה שזה לא נעשה רטרואקטיבית, זה נעשה אחרי ששותפות מסיימת ומבקשת, המקרה הקלאסי זה רק כשהיא הופכת מפתוחה לסגורה. הדבר הזה קורה בעקבות שומות וזה,

מתכתב עם מה שדיברנו קודם למה אנחנו לא רוצים לאפשר לקזז הפסדים, כי במצב של קיזוז הפסדים בכלל אנחנו נמצאים בסיטואציה שעברנו להכנסה חייבת. הדבר הזה לא משנה לפרטים, למה זה לא משנה לפרטים עצמם, לנישומים? כי כל זמן שלא נעשתה שומה, כפי שאמרנו מקודם, לא ניתנת להם תעודה ולכן הם לא קיבלו שום מסמך לגבי ההפסדים האלה, הם לא קיזזו את ההפסדים האלה. מה שקורה זה שבעקבות השומה השותפות הופכת להיות סגורה ועכשיו כשהיא חברה היא צריכה לשלם לנו את מס החברות. הדבר הזה לא פוגע ביחידים וגם כמובן לא פוגע בחברי הבורסה כי אין פה שום השלכה. מה המקרה שרלוונטי לחברי הבורסה? זה במקרה שמבוצעת חלוקה, כי זה המקרה שחבר הבורסה צריך לאפיין את אותה חלוקה, האם זה חלוקה שצריך לנכות ממנה או לא חלוקה שצריך לנכות ממנה? כשאנחנו מדברים על אפיון פשוט דיברנו על סיטואציה שבה כל חלוקה צריך לנכות ממנה מס כדיבידנד, מהסיבה הפשוטה שכששותפות מחלקת דיבידנד באופן אוטומטי היא הופכת להיות שותפות סגורה. לכן אנחנו מדברים פה על סיטואציה שאמורה להיות סיטואציה פשוטה ואין פה עניין של רטרואקטיבי לשנות מהדיבידנד. ברגע שמבוצעת חלוקה שמסווגת כדיבידנד היא לא תשתנה עכשיו לא להיות דיבידנד, היא לא יכולה אף פעם ללכת אחורה. הבנתי, תודה רבה. יש לי תגובה לגבי זה, אם אפשר מילה אחת. כן, יובל. קודם כל המשמעות של דיבידנד זה אומר שאפשר לקזז הפסדים מניירות ערך כנגד הדיבידנד, יש לזה משמעות מבחינת חברי הבורסה. עכשיו תארי לך מישהו שקיזזו לו את ההפסדים כנגד הדיבידנד ואת עושה לו שומה עכשיו ומשנה את הסיווג של השותפות הזו. אני לא אשנה סיווג של שותפות מסגורה לפתוחה, זה יכול להיות רק הפוך,

הוא חילק את הרווחים של השנה הקודמת, בשנה הנוכחית השותפות היא פתוחה. היא לא יכולה לחזור להיות פתוחה, היא לא חוזרת להיות פתוחה. ברגע שהיא חילקה פעם אחת היא סגורה מפה עד הנצח לכאורה, אלא אם כן היא נכנסת לאותו חריג שהיא סיימה כבר את כל מיזם הגז הזה ומבקשת אישור מיוחד לחזור להיות פתוחה. זה מקרה חריג, קצה, זה לא מקרה שקורה בחיי שותפות.

ברגע שהיא הופכת להיות סגורה היא סגורה מכאן והלאה. היא מבקשת אישור מכם לחזור להיות פתוחה?

טלי ירון, בבקשה, חברת ישראמקו. אני מדברת בשם הנאמן, זאת ההשתתפות, ורוצה להאיר את עיני הוועדה בכמה נושאים, כולל מה שעלה פה וכולל ההתייחסות. אני אתחיל אולי בשאלת האישור על ההפסדים. העובדה שהאישור על ההפסדים מתעכב שנים גורם נזק לבעלי היחידות, לא בכסף, אבל גם להגיש דוח מתקן זה עולה כסף. יש בעל יחידה שצריך להגיש דוח מתקן, גם זה עולה לו כסף. עכשיו, זה נכון שטיפול שומתי, יש לרשות המסים ארבע שנים מתום שנת המס כדי לטפל טיפול שומתי, מותר לה, אבל היא עושה את זה על ארבע שנים. אין שום סיבה בעולם שאי אפשר יהיה לקצר את הטווחים האלה לעניין ההפסדים, שום סיבה בעולם. רשות המסים גם עושה את זה עם השותפויות, היא יכולה לטפל בהם כל שנתיים. שיגידו שזה שנה מתום שנת המס שבה הוגש הדוח, שייתנו עוד חצי שנה, אבל אין שום סיבה שבהיקפים כאלה לא יעשו את הטיפול. הרי מה קורה? אנשים לא יגישו דוח, הם מאחרים בהגשת דוח אז הם צריכים להגיש את הדוח בלי ההפסדים, אחר כך אומרים להם, כעבור שנתיים-שלוש,

למה להטיל עליהם הוצאות נוספות? איזה סיבה יש? לכן אני חושבת שהאיזון הנכון בין מה שהועלה פה לבין ההצעה שעומדת על הפרק זה את האישור הסופי, אם רשות המסים לא נותנת דוח, מה שסביר בעיניי זה שנה מתום שנת המס שהוגש הדוח, זה כמעט שנתיים, והיא יכולה לעמוד בזה, אז רואים את האישור הזמני כסופי. בעיניי זה - - - בסופו של דבר אפשר לפי זה לקזז את ההפסדים, זה יביא לזה שרשות המסים תטפל בשנה וחצי האלה בנושאים המכובדים האלה והיא יכולה ל עמוד בזה. לכן בעיניי זה הפתרון הנכון לסוגיה שהעלה אילן עם האיזון של כל הצדדים. ואני רוצה להתייחס לתקנות באופן עקרוני ואני חושבת שצריך להבין שאלה תקנות מעולות, בעיניי, לשותפויות חדשות, הן עושות הרבה שכל, מאזנות את כל הטיפול בשותפויות, הבעיה שאנחנו נמצאים במעבר מדרך ישנה לדרך חדשה ובמעבר מהדרך הישנה לדרך החדשה התוצאה היא שאנחנו פוגעים, מי הזכיר פה את האנשים הפשוטים? אנחנו פוגעים בנכים שקנו במיוחד יחידות השתתפות כי ידעו שהם יוכלו לקבל פטור ממס על ההכנסות שלהם מיחידות ההשתתפות. אנחנו פוגעים באלה שהיו להם הפסדים ואמרו: בואו אנחנו ניקח את יחידות ההשתתפות כי נוכל לקזז כנגדן את ההפסדים שהיו לנו. אנחנו פוגעים באלה שתכננו בדרך מסוימת, מבקשים הוצאות מימון, מבקשים הוצאות, כי זה היה החוק באותו מועד. באלה אנחנו פוגעים בהוראת המעבר. צריך להבין שאנחנו פוגעים בהם כי אנחנו שינינו להם את דרך המיסוי. מותר לעשות את זה, זה לא בלתי אפשרי ל עשות את זה, אבל אם כבר מחליטים לעשות את זה בעיניי אפשר לתת הוראות מעבר יותר ארוכות ובוודאי בוודאי גם הצענו בדיונים עם רשות המסים כל מיני פתרונות, לא קיבלו את כולם, אבל הצענו אותם, ובוודאי ובוודאי שאפשר לתת תקופת היערכות יותר גדולה,

למחשוב הנדרש לצורך התיקון. אל תשכחו שיש אנשים שקנו יחידות השתתפות גם לפני שנה והיו רווחים, הם תכננו את דרכם בדרך מסוימת, זה לא שהם לא חשבו על זה, ואז אומרים להם: רגע, אנחנו משנים את הכללים. יש לי עוד הערות שהן יותר הערות טכניות לסעיפים, אבל במהות אלה שני הדברים העקרוניים שחשבתי שנכון לדבר עליהם. עוד התייחסות אחת, מישהו שאל באיזה שהוא שלב אם יש שותפויות בעולם שממוסות דו שלבי,

יש בארצות הברית שותפויות שממוסות גם חד שלבי וגם דו שלבי ויש מצבים בשותפויות, צריך לקחת את זה בחשבון, שמשקיעים בנכס גדול ו

שוק ההון לא נמצאים? לא, שוק ההון לא נמצאים. אז שרויטל תענה לי לפחות. אפשר בבקשה לחזור על השאלה? על הפנסיות. הרי היום הם לא משלמים מס וכשאת מעלה את ההפסד שלהם אז בעצם אין להם רווח מזה, אבל כשמשלמים רווח, כשיש רווח, אז הם כן משלמים את המס. כשיש רווח הם לא ישלמו את המס, המס משולם ברמת החברה. המס ישולם ברמת השותפות ובעצם כשהם יקבלו דיבידנד הדיבידנד יהיה פטור. והפנסיות לא ייפגעו בזה? השאלה מה אתה מתכוון כשאתה אומר שהפנסיות לא ייפגעו. יש לנו גופים שהחליטו להשקיע בישויות האלה ויש לנו גופים שלא החליטו להשקיע בישויות האלה. אני מדבר על אלה שכבר מושקעים, אלה שישקיעו בעתיד - - - בדיוק, אז אני רוצה להתייחס לגופים שמושקעים בזה. כשאנחנו מדברים על הגופים שמושקעים בזה, עשיתי ככה שיעורי בית לפני שהגענו, יש לי פירוט די גבוה לגבי הגופים האלה. הגופים האלה החזיקו, במרביתם, אני יכולה להגיד כולם, רובם ככולם, כי מי שבדקתי כולם היו ככה, כולם החזיקו בשלושת השותפויות אני אסביר שנייה,

יש לנו למעשה כמה שותפויות, יש לנו שלוש שותפויות שהן שותפויות גדולות שמתוכן שתיים כבר מזמן ההכנסה החייבת שלהם עלתה על ההפסדים שלהם ויש לנו שותפות אחת שהיא בשלב שיש הפסדים ועוד לא עלו הכנסות חייבות. כשאני מדברת על הגופים האלה, על הקרנות האלה, הקרנות האלה השקיעו בשלושת הגופים האלה גם יחד וההפסדים שעלו מאותו גוף שהוא הפסדי עדיין הם יותר נמוכים מההכנסות שעלו מהגופים האחרים. במילים אחרות, כשאני מדברת על קרן פנסיה כלשהי, למעשה היא העלתה רווחים יותר גבוהים מההפסדים שעלו אליה, לכן אני לא מכירה גוף ספציפי שעד היום העלה הפסדים ושאין לו מה לעשות איתם. אבל התקיים דיאלוג עם איגוד בתי ההשקעות, עם קרנות הפנסיה, בכל הנושא של התקנות האלה? התקיים דיאלוג, היה לנו מפגש אחד, זומי. אתם הולכים רק על מפגש אחד, עם הבורסה היה לכם מפגש אחד,

אנחנו גם מקווים היום שזה יהיה מפגש אחד. תיכנסו יותר לעומק, זה כספים של אנשים, של פנסיות, אנשים שמים שם אותו אחד - - - אנחנו היום במצב לא טוב, באים לשנות אותו. בסדר, גם כשאתה רוצה לשנות דבר טוב או לא טוב, יש שני צדדים למטבע, יכול להיות שאחד יסתכל על זה טוב, אחד יסתכל על זה לא טוב, שבו איתם, לא בפגישה של חצי שעה או בזום

אבל אם אני מבין נכון המסר הוא חיכינו חמש שנים, בואו נחכה עוד. לא, אף אחד לא מחכה לשום דבר. בהתייחס לדבריה של טלי ירון אני רק רוצה לומר, יש כל מיני הערות טכניות שעליהן אנחנו אולי יכולים לדון, אבל מה שמובא פה לפנינו, ואני חושב שחשוב מאוד שכולנו נבין, שיש פה רצון לגבות מס אמת והרצון הזה הוא מאוד מאוד חשוב כי בסופו של דבר לא יכול להיות מצב ש-א', משתמשים פה, צריך רגע להזכיר לכולנו שמשתמשים פה במשאבי טבע שלנו, של כולנו, מצד אחד, ואני כבר לא מדבר על זה שהם מזיקים בכלל וצריך מבחינתי לעבור לאנרגיה ירוקה מהר ככל שניתן, ולכן רצון לבוא ולגבות מס אמת על הדבר הזה זה מאוד מאוד חשוב ומאוד מאוד נדון, ובמיוחד ששותפות כזו הופכת להיות רווחית אז אין שום סיבה לאותה נוסחה שהייתה לפני שהפכה להיות רווחית. לכן אני חושב שהתקנות הן תקנות נכונות וצריך לקדם אותן. יש שתי שאלות שאני רוצה לשאול, שאלה אחת זו שאלת ההיערכות. האם מבחינת ההיערכות, בהתחשב בעובדה שישבתם עם הבורסה רק פעם אחת, האם באמת שלושה חודשים זה משהו שהוא פיזיבילי? כי אם לא, אז מה יקרה? אתם תבואו לפה עוד פעם לבקש הארכה. אז אני חושב שכדאי שתחליפו אולי מילה אחד עם השני ותגידו לנו מה מבחינתכם התאריך הסביר. אפשרות אחת זה להחליף מילה, כמו שאתה קורא לזה,

אפשרות שנייה היא לקבוע, זה רק מחשבה, אם הוועדה מעוניינת, לקבוע שבמידה שהיו קשיים תפעוליים השר יודיע על דחייה. לא, אני אגיד לך מה, התקנות האלה מאוד מאוד חשובות, אני כן רוצה שאנחנו נחליט פה על תאריך שלא תצטרך לבוא ועוד פעם להודיע על דחייה ולא יודע, לשגע את המערכת ולשגע את השותפויות ולשגע את האנשים. אני רוצה לקבוע פה כמה שיותר ודאות.

השר יודיע על דחייה ואחר כך עוד דחייה ועוד דחייה, אני רוצה שיהיו תקנות מאוד ברורות שבהן כתוב תאריך שממנו והלאה המצב משתנה והתאריך הזה צריך להיקבע במסגרת זמן סבירה ולא שלושה חודשים. אני מבין שזה בלתי אפשרי, במיוחד שיש לך חגים באמצע ולכם יש גם חוק הסדרים על הראש. לא, העבודה היא לא אצלנו. גם לנו, לא רק להם. לא, אבל את לא מפתחת את הממשק. אנחנו יכולים, אם היושב ראש רוצה שניקח הפסקה לכמה דקות, לקיים התייעצות. אני רוצה שניקח הפסקה ואני רוצה גם לקבל תשובה לגבי הנושא שהועלה פה לגבי האישור. קודם כל אני חושב שצריך להיות אישור, מסיבה אחת פשוטה, כי לא צריך אחר כך לשגע את כל העולם ואשתו וגם לכם צריך לתת כלים לגבות מס כמו שצריך ואין שום סיבה שתרדפו אחרי חצי מדינה ותחפשו אחר כך איך לתקן. השאלה היא האם אפשר איכשהו לקבוע גם פה איזה שהוא פרק זמן סביר להוצאת השומה. אנחנו נקיים התייעצות גם בזה. להקל בנטל. אני רוצה שיבדקו גם, אי אפשר להעביר את זה ככה, עם הבורסה הם עשו חצי פגישה, עם שוק ההון חצי פגישה. סליחה, שנייה אחת. לא, עם הבורסה זו פגישה תפעולית, הם רק צריכים לקבוע מתי זה. גם התפעולית ייקח זמן.

זה כמה זמן, ושוק ההון - - - שנייה, לגבי שוק ההון, הרי בסופו של דבר אותם גופים מוסדיים, גופי השקעה, הם אלה שבוחרים איפה להשקיע ואיפה לא להשקיע.

מושקעים זה משהו - - - הוא כבר נמצא ואתה עושה לו שינוי תוך כדי. עם החדשים אין לי בעיה. ינון, זה משהו שהוא סחיר. ההשקעה היא מאוד סחירה, זאת אומרת אם הגוף המוסדי רואה שהתשואה יורדת הוא יכול להחליף את זה, אבל יש לך פה משהו שהוא יושב מאחורה שהוא מאוד חשוב, זה משאבי טבע של כולם וצריך לגבות פה מס אמת. אנחנו נעשה ככה, רשות המסים, אנחנו נצא להפסקה, אנחנו נחזור באחת וחצי. לא בטוח להצבעה, היושב ראש. בוא נחזור באחת וחצי ונשמע. בסדר.

יש לנו נציג של רשות שוק ההון בזום, נכון?